שלום לכולם. אני פותח את הישיבה של הוועדה לזכויות הילד, יום שלישי, 1 בדצמבר. אנחנו מדברים על ישיבת המשך, ישיבה שלישית במספר בנושא של מחשב לכל ילד, אמצעי קצה ותשתיות אינטרנט. אני שמח שהישיבה הזאת מתקיימת בהשתתפות מר אנדריאס שלייכר, מנהל מינהל החינוך בארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח אזורי, אני תיכף אפנה אליו. אני אפתח ואומר שאנחנו עוקבים אחרי הנושא של הקשיים בלמידה מרחוק. אנחנו כמעט תשעה חודשים אל תוך משבר הקורונה, מאז מרץ, מאז הסגר הראשון, נחשפנו כבר בדיונים הראשונים לכך שיש הערכות שמדברות על כ-400,000 ילדים תלמידים שבעצם לא יכולים ללמוד מרחוק בעיקר בגלל היעדר אמצעי קצה, מחשבים, טאבלט, סמרטפון, אבל גם בעיות בתשתיות האינטרנט. המחסור האדיר הזה יצר גם פערים אדירים וההשלכות שלו נמשכות עד היום. הוועדה בין השאר ביקרה בנגב, סיירנו בנגב ושמענו ממנהלי בתי הספר על כך שיותר מ-70% מהתלמידים אינם יכולים ללמוד מרחוק גם בהיעדר אמצעי קצה וגם בהיעדר תשתיות של האינטרנט, אבל הבעיה הזו קיימת בכל רחבי הארץ, אם לא ברמה של יישוב, אז ברמה של שכונה ביישוב. כשאנחנו אחרי סגר שני ויכול להיות שגם לקראת סגר שלישי אז הנושא של לימוד מרחוק עדיין חשוב, מהותי ומאוד רלוונטי בהתחשב גם בכך שמערכת החינוך מתקיימת מרחוק בכל אותם יישובים שמסווגים כיישובים אדומים או כיישובים כתומים. לכן אנחנו רואים חשיבות רבה בכך שנבטיח שאותם מאות אלפי תלמידים, שנוכל להציל את שנת הלימודים עבורם, כי בעוד כמה חודשים אנחנו נדבר על הפסד שנת לימודים שלמה עם כל ההשלכות המאוד קשות בעניין הזה. אנחנו יודעים שמשרד החינוך, כפי שהצהיר גם בדיונים בוועדה, התחייב על חלוקה של כ-150,000 מחשבים. מצד אחד אנחנו יודעים, גם לפי מה ששמענו מארגונים ומאנשי חינוך, שהמספר של 150,000 מחשבים לא מכסה את כל הצורך ואת כל המחסור ולכן אנחנו נרצה גם לבחון האם יש פתרונות של אותם לפחות עשרות אלפים שיישארו בלי אמצעי קצה, וגם נשמח לשמוע על החלוקה של אותם 150,000 מחשבים, מה חולק, היכן חולק, מה לוח הזמנים. בטח נשמע על זה ממשרד החינוך. אז אלה, אמרתי, הסוגיות שהעלינו, דנו בהם מול הגורמים הממשלתיים והיום אנחנו בדיון מעקב. אבל לפני כן אני שמח לארח כאן את מר אנדריאס שלייכר שהוא מנהל מחלקת החינוך בארגון ה-OECD. אני חושב שהוא אדם בעל השפעה ישירה, חזקה, אם לא חזקה ביותר, על מערכות החינוך בעולם והוא מאנשי החינוך בטח הבכירים בעולם היום.

אפתח את הדיון איתו ואעבור לאנגלית. (תרגום חופשי מהשפה האנגלית להלן הדברים): אני מאוד שמח לארח אותך, מר אנדריאס שלייכר, בישיבה זו. אני שוחחתי עם מר שלייכר על מה שקורה בישראל ביחס למערכת חינוך, על הלמידה מרחוק והפערים הקיימים בין קבוצות שונות של תלמידים בישראל. אני גם ביקשתי ממר שלייכר שישתף אותנו מניסיונו ומהידע שלו על מה קורה במערכות אחרות בעולם, במדינות שונות ב-OECD ואולי נלמד להתמודד עם המשבר הנוכחי ולהציל את מערכת החינוך במשבר המתמשך שעדיין לא הסתיים. מר שלייכר,

על כך שאתה מקדיש לנו מזמנך. אני מאוד שמח שאתה פה איתנו, הבמה לרשותך. (תרגום חופשי מהשפה